שלום לכולם,

היום, סיוע למורי התל"ן במסגרות הפורמליות והבלתי פורמליות, הצעתם של חברי הכנסת קטי שטרית,

מיקי לוי, אתי חווה עטיה וקרן ברק. בבקשה, חברת הכנסת שטרית. למי שלא יודע, אנחנו מדברים על תכנית שהיא תכנית נוספת שמיועדת ללימודי העשרה בנוסף למקצועות הנלמדים בתכנית מערכת החינוך. אתמול דברנו על ענף הרופאים, היום דברנו על ענף התיירות, יש ענפים שכתוצאה ממגפת הקורונה נפגעו קשות. אנחנו מדברים על ענף שמונה כ-10,000 מורים במעמד של פרילנסרים ועל 30,000 מדריכים שמדריכים במרכזי חוגים ומתנ"סים, שלפני הקורונה הדריכו בחוגים שההורים בחרו לשלוח את ילדיהם. למרות החזרה של מערכת החינוך לפעילות הרגילה, מורי התל"ן עדין לא חזרו לפעילות. אין שום תשובה משום גורם מוסמך במדינה שאומר למה מורי התל"ן לא יכולים לחזור לפעילות. במדינות מתקדמות בעולם החינוך הבלתי פורמלי נמצא במקום גבוה מאוד בסולם העדיפויות. יש גם מחקרים שקראתי על חשיבות החינוך הבלתי פורמלי, אני מכניסה לזה גם את תנועות הנוער וכו', כל מה שקשור לחינוך הבלתי פורמלי של הילדים, החשיבות היא עצומה. זה יכול לגרום להורדת אחוזי הנשירה מבית הספר,

צמצום ההסתמכות על שירותי רווחה. גם משרד החינוך מפרסם בפרסומים אחרונים, שכתוצאה מהקורונה כל ילד שלישי מדווח על מצוקה רגשית. אני לא רוצה להיכנס לשאלה אם כן או לא תל"ן בבתי הספר. במידה ומשרד החינוך החליט שלימודי העשרה הם חיוניים למערכת החינוך ולילדים אז אני רוצה להישאר בהצעות. אני מציעה שנתחיל להתייחס לתכניות האלה כחלק אינטגרלי

בימים אלו התכניות של שלבים ותכניות של קדימה מדע ועוד, שעסקו בילדים שנמצאים בבתים וזקוקים ללמידה שוטפת, זה עובר ממצב של קבלנים למצב של להיות חלק מתכנית הלימודים ומשרד החינוך הופך את אותם מורים למורים קבועים במערכת שלו. לאחר שההפרטה נכשלה מחזירים את זה למשרד החינוך. לכן אני חושבת שאולי כדאי לחשוב מחוץ לקופסה ולהכניס את זה. גם משרד החינוך מצביע על המחקרים האלה פעם אחר פעם, שהם חיוניים לנפשו העדינה של הילד. אם המחקרים מראים שתכניות לימודים נוספות מאוד תורמות להתפתחותו של הילד, כדאי לשקול להפוך את זה לחלק אינטגרלי של תכנית הלימודים ולא כתוספת. אני קוראת מכאן למשרד החינוך להחזיר לאלתר את המורים כי הורים שילמו עבור תל"ן ולא קבלו את התמורה. לכן, מתוך דאגה גם לפרנסתם של המורים, גם לרווחתו של התלמיד וגם להמשך החיים הרגילים במדינה שלנו וחזרה לשגרה, להחזיר את תכנית התל"ן לבתי הספר.

יש פה בלבול. תל"ן בהגדרה שלה היא תכנית לימודים נוספת. יש שעות הוראה תגבור, אז נפריד מהחינוך הבלתי פורמלי. כל מי שנפגע בעקבות הקורונה צריך לקבל סיוע מהמדינה, זה בלי שום קשר, אני כרגע לא יוצא נגד סקטור כזה או אחר, ההפך הוא הנכון. כל סקטור שנפגע מהקורונה, צריך לתת לו את המענקים הראויים. כשאתה נותן את הכותרת של תל"ן יש בלבול ואני אסביר למה. תכניות לימודים נוספות מאושרות בוועדה של משרד החינוך, לצערי הרב, היד שם קלה על ההדק,

ולאחר מכן לא מבקרים ולא מפקחים בכלל האם בית הספר אכן נותן את השעות האלה, כי הוא גובה תמורה מלאה מההורים. יש עוד מגבלה, שהשעות האלה צריכות להיות מחוץ לשעות ההוראה. לא כל בתי הספר מקפידים על ההנחיה הזו וזה יוצר פערים חברתיים קשים בתוך בתי הספר. משרד החינוך, אני אומר את זה בקביעה קטגורית, חלש בפיקוח בסוגיה הזו וסיבותיו עמו. כי יש סקטורים מסוימים שהתל"ן שם הוא סטארט-אפ רציני. לכן כשאתה אומר לסייע למורי התל"ן, זו הגדרה מסוכנת, כי בסוף אם לא מפרטים ואומרים

משבר הקורונה, בסוף העלות נופלת בהגדרה החוקית על ההורים בלבד.

לצערי הרב אני יכול לומר שלך שלא רק בתל"ן,

שבתי הספר גבו תשלום מההורים והם לא ניתנו בשנה הזו, בתי הספר ממאנים להחזיר להורים, בגיבוי של משרד החינוך. אז לא לבוא עכשיו באמירה מאוד כוללנית בלי שיודעים למה מתכוונים. לגבי שיטת העסקה של מורי התל"ן, חלק מהמורים הם אותם מורים שהם עובדי משרד החינוך ומקבלים על זה בשעות - - - . שעת העסקה של מורים בפרויקטים האלה גבוהה יותר. ראינו את זה בפרויקט הילה, לכן צריך לשים את הדברים בצורה זהירה ומדויקת על השולחן. לגבי החינוך הבלתי פורמלי, אין ספק. כל ענף שנפגע בגלל הקורונה צריך לקבל את המענקים והסיוע. אבל לא לערבב את המושגים בשוטף כי זו סכנה אם בסוף כל החלטה וכל דחיפה שתיתן לא יהיה חד משמעי על חשבון המדינה וזה יושת על ההורים.

ראשי הרשתות, בגיבוי של משרד החינוך, זה הסטארט-אפ שלהם ואסור לנו לשתף פעולה במשחק הזה. בפיקוח שלנו שעשינו בזמנו בוועדת החינוך היה בית ספר במודיעין שהמחזור שלו מהתל"ן היה 12 מיליון ₪, 6 מיליון עברו להנהלה הראשית לצרכים אחרים וכשבדקנו את שעות ההוראה, מסתבר שאפילו ה-119% שמקבלים מהמדינה לא מולאו בזמן שהם גובים שעות תל"ן שהם לא נותנים אותם. הפיקוח חלש וכשמדברים על תל"ן אני נחרד. אתה צודק כשאתה מדבר על הבעיה בטווח הארוך, אין צל של ספק שחייב להיעשות פה בדק בית. אני מדברת על הקורונה בלבד. כל הנושא של התוספתי יש את זה במשרדים ממשלתיים. היום יש משרדים ממשלתיים שהפקידים לא עובדים אבל לוקחים יועצים חיצוניים שעושים את העבודה במקום הפקידים. זו מחלה שנוגעת בכל המשרדים הממשלתיים. להביא יועצים חיצוניים שלא רשומים בכוח האדם, אתה משלם להם יותר לשעה כי היא גלובלית, בתוכה גלום הכול ושם גם חייבת להיעשות בדיקה, אבל כל זה לטווח הארוך. חבר הכנסת מרגי היה יושב-ראש ועדת חינוך והוא נושם את הנושא הזה. בקטע הזה אפשר לראות את ההבדלים בין הערים, כמי שחיה בתל אביב אני רואה איך התל"ן יותר מושקע. תתפלאי לשמוע אבל גם בירוחם וגם באופקים למדו את השיטה. החינוך מופרט. היום כל מנהלי הרשתות למדו את השיטה, אפילו בתי הספר שמקוטלגים שכונתיים, של המעמד הנמוך, גם שם זה זוחל ונכנס. גם במגזר הדתי לאומי יש בעיה מאוד קשה. מכיוון שזה עולה כסף, אני מסתכלת לצד השני, שלפחות התמורה תהיה מעשירה וברמה גבוהה. יש מקומות בהם אתה משלם את הכסף אבל מקבל תמורה נמוכה. אז לפחות שהתכנים יעשירו את הילדים והנוער. התכנסנו כאן, גם כהמשך לדיון הקודם שהיה, שמשום מה יש תחושה שמי שעוסק בתל"ן, שכחו אותם, שהם לא נספרים בשום מגזר. אני חושבת שהם אולי טועים ואם לא, אז זה הזמן לשים את הזרקור על זה כי אף אחד לא יכול ליפול בין הכיסאות. כל מי שנפגע צריך לקבל תשובה וברור שאנחנו זקוקים לזה שהילדים שלנו ימשיכו לקבל תכנים ברמה גבוה,

מאנשים מקצועיים ואסור לנו לוותר על הענף הזה. מדובר במפעל מבורך, לפחות אצלנו במודיעין. הילדה שלי הייתה רשומה לחמישה חוגי תל"ן לפני הקורונה ואני לא מבין למה החוגים לא חזרו. חייבת לצאת מכאן קריאה למשרד החינוך. אם נדרש סיוע צריכים לתת אותו. שמעתי בקשב רב את דבריו של חבר הכנסת מרגי וצריך להגביר את הפיקוח על זה.

הכנסת שטרית, זה עלה גם מוועדי הורים בבתי הספר ממלכתיים דתיים. ברגע שיש בעיה שהיא חלק מהתקופה,

ראיתי שיש בעיה שהמדינה לא אישרה את הפעימה השנייה של הגביה מההורים.

כשההורים לא קבלו שירות, לא צריך לגבות מהם יותר כסף. צריכים לטפל בבעיה של מורי התל"ן, זה צריך לבוא כמו בענף התיירות שהיו קודם וכמו שנתנו הלוואה לאל על וכמו שידענו לתת תקציבים במסגרת הארכת חל"ת, זה צריך להיות מושת על המדינה בלבד. לגבי ההורים, חבר הכנסת מרגי שם

האצבע לנושא שחייב להיות להערכתי מטופל באופן שוטף. אני לא נכנס לזה בכוונה כי לא נצא מזה היום, אבל הנקודה של השתת כספים נוספים על ההורים בתקופת קורונה כשהם לא קבלו את מה שהיו צריכים לקבל, זה בלתי הגיוני בעליל. לכן אני מסכים שאסור לזרוק את המורים בצדי הדרך, הם כמו כל העצמאים במשק נפגעו מהקורונה וצריכים לקבל את הסיוע, אבל מהמדינה ולא מההורים,

אנחנו מדברים על סוגיה נקודתית מה יקרה בקיץ הקרוב. מכיוון שהחל"ת יסתיים ובכל שנה בתקופת הקיץ מורי התל"ן נקלטו בתכניות השונות של משרד החינוך, בית הספר של החופש הגדול והובטח להם סוג של רצף תעסוקתי עד חידוש שנת הלימודים. אנחנו נמצאים כרגע במצב בו החל"ת מסתיים בסוף יוני ולא ברורות התכניות לגבי מסגרות לימודים לא פורמליות או מסגרות פעילות לא פורמליות. אני מציע שאת הדיון הגדול והעקרוני והחשוב בסוגיית התל"ן נשאיר למועד אחר ונתמקד כרגע בניסיון שלנו להבטיח פרנסה לציבור של אלפי עובדים עם סיום החל"ת, נתמקד בסוגיה הזו. בעניין הזה, יש בעיני זהות אינטרסים בין ציבור מורי התל"ן והחינוך הלא פורמלי שרוצים לדעת שגם ביולי ובאוגוסט הם יוכלו להתפרנס, לבין ציבור ההורים וציבור התלמידים. אחרי השנה שבה כמעט לא התקיימו לימודים, צריך לראות איך מנצלים את יולי ואת אוגוסט על מנת להפעיל תכניות שכבר נוסו בהצלחה. כמו בית הספר של החופש הגדול או תכניות אחרות לא פורמליות. כאן צריך לשאול את משרד החינוך, האם חודש וחצי לפני סיום שנת הלימודים הפורמלית יש להם תכניות סדורות להפעלת מערכי חינוך בלתי פורמליים ביולי ובאוגוסט, כשהחשיבות שלהם השנה היא כפולה ומכופלת. אבל אנחנו נמצאים לצערי בהמשך של סוג של בלגן שראינו לאורך כל השנה בהתנהלות של משרד החינוך ושל מערכת החינוך הפורמלי. אנחנו חודש וחצי לפני סוף יוני, לא ברור האם מאריכים את שנת הלימודים? האם ביולי יהיה בית הספר של החופש הגדול? ואם תהיה תשובה ברורה על העניין הזה, מאיליו חלק גדול מהבעיה שמוצגת כאן תיפתר וגם מורי התל"ן ידעו שביולי נכנסים למסגרות של בית הספר של החופש הגדול. לכן זו התשובה שצריך לקבל ממשרד החינוך. היינו במצב פוליטי דומה בכנסת ה-21 וראשי הגושים, אז כחול לבן והליכוד, הסכימו והוקמה ועדת החינוך. אני מצטרף לדברים, אנחנו לפני סוף שנת הלימודים והיערכות לתחילת שנת לימודים, כדאי שראשי הגושים יגיעו להסכמה על הקמת ועדת חינוך

נושאים כבדים וראיתם רק על קוצו של יוד כמה סוגיות. כשהוועדה המסדרת הייתה אצלנו, לפני הדיון הראשון תקפו אותנו שאנחנו משתיקים את הכנסת.

שבועיים היא נמצאת אצל יש עתיד, פעם אחת היא לא כונסה. אמרת שאין זמן, אז תבוא לפתור את הבעיה. תגידו תודה שהיא לא התכנסה, מנענו מכם חוקים בעייתיים. מה הייתם עושים?

מאוד חשובים. למנוע מראש ממשלה להמשיך לכהן. תודה.

מנכ"ל מפעילי חוגים במסגרות החינוך. בוקר טוב ותודה רבה על ההזדמנות לפרוש את משנתי ואת מכאובי. אנחנו ענף שקוף, אנשים שקופים, אני שקופה. לפני הכול אני מודה לכל חברי הכנסת שנרתמו לטובת המורים האלה והביאו את הנושא לקדמת הדיון. הענף שאני מייצגת מונה 10,000 מורים בבוקר. לא כולם תל"ן למרות הכותרת של הדיון. אנחנו עובדים גם עם גילאי לידה עד שלוש וגם עם גילאי שלוש ומעלה. עובדים גם אחר הצוהריים בחוגים. יש שלושה תחומים שונים. בגילאי 0-3, גנים פרטיים ספגו מהלומה קשה ביותר, אין להם את התקציב להחזיר את המורים לעבודה. נמצאת פה סימה ממשרד החינוך שסוף סוף הזדמנות לי לדבר אתה, כי לא רצתה להיפגש אתי. לא יכול להיות. הכול מתועד פה. זה לא אישי, זו הנחיה מלמעלה. תודה רבה לאלוהים שזיכה אותי בחוכמה לתעד את הכול.

כועסת ואנחנו ממורמרים ואנחנו ענף שרמסו אותו כמו ג'וק. אני כבר לא יודעת מה לעשות עם עצמי ועם כל המורים, כש-90% מהם נשים, אימהות ומזלזלים בציבור הזה. אני לא מבינה את האנשים שיושבים פה ואת משרד החינוך שזורק אותנו לפח. סימה יודעת על מה אני מדברת. פניתי אליה בשאלה למה אי אפשר להחזיר את מחוז חיפה, נאמר לי שהפעימה השנייה לא אושרה. אתם פקידי ציבור שמקבלים את המשכורת שלכם כל ה-1 לחודש כשהחטא שלנו הוא שאנחנו עוסקים פטורים, עוסקים מורשים ואין לנו ביטחון כלכלי. אז מה אתם רוצים לעשות? לזרוק אותנו ולסגור לנו את החמצן? אני דורשת מכל החברים כאן שביוני,

אוגוסט וספטמבר, עד שתהיה פה ועדת חינוך, עד שיהיה כסף להחזיר אותנו לעבודה,

שסגרה את החמצן לעסקים שלנו, תשלם את זה. חברת הכנסת שאשא ביטון יודעת כמה בכיתי אצלה בוועדת הקורונה וכמה נלחמנו שיחזירו גם אותנו, אבל לא. לא נכללתם במענקים? אני אומרת תודה רבה על החמצן שנתנו לנו ואני מודה לאלוהים שנתתם לנו את המענקים. המענקים טובים,

אבל תמשיכו לנו אותם ביולי, אוגוסט וספטמבר. לא ייתכן שהמדינה תסגור את זה לאלתר לאוכלוסייה שלא יכולה לחזור לעבוד. אתם מרגישים כמה אני כועסת, כל הזמן הזה משרד החינוך ויושב-ראש ועדת החינוך לשעבר רם שפע, שנתן יד עם נהגת ההורים, יצאו בהחלטה פופוליסטית לא לתת לנו לחזור לעבודה. הפעימה הראשונה אושרה ואז ב-17 לחודש נכנסנו לסגר ולא כל הרשויות הספיקו לאסוף כספים. אני יכולה לספור על כף יד אחת כמה רשויות חזרו לעבוד. יש למעלה מ-250 רשויות, ב-245 לא יכולים לחזור. יש לי העתק ממייל שהתכתבתי עם סימה לגבי זה. לא אספו תשלומי הורים וכל הפרויקטים החינוכיים האלה - - - נאספו תשלומי הורים לפעמים, ספטמבר וינואר. בינואר היינו בסגר ובספטמבר לא הספיקו לאסוף. העיריות לא רוצות

גם הפעימה הראשונה לא הייתה צריכה להיגבות והמדינה הייתה צריכה לשפות אותם. זה לא הדיון עכשיו. הדיון הוא על מענה ליולי אוגוסט וספטמבר לאימהות האלה. לנשים כמוני שאין לנו חמצן לנשימה ואין לנו תקווה. בגלל שאת מדברת מדם לבך אני מרשה לך לצעוק עלי. זה מדם לבי ואני כועסת ואני לא ישנה בלילה כי זה מדיר שינה מלבי. אתם לא מבינים איזו מצוקה יש במדינה. אם אתם רוצים, נפתח פה מאהל של נשים שובתות רעב. זה מה שאתם רוצים שיהיה במשמרת שלכם? האם יש נתונים

מדובר על עוסק פטור, עוסק מורשה, 150,000 מחזור בשנה, אנחנו לא עובדי משרד החינוך, אנחנו אנשים שקופים חסרי מעמד. גם כשהיו החיסונים, עובדי ההוראה קבלו ראשונים ואנחנו לא כי אנחנו תחת מסחר, עד שצמרת הגיעה ונלחמה שכולנו נקבל גם את החיסונים. אם היית עובדת אצל יפה בן דוד היית מקבלת. אני בטוחה, אבל אנחנו חסרי מעמד.

מצטרף לזעקה שלך אבל

לחלק את זה לשניים. אמר את זה חבר הכנסת מרגי שהיה יושב-ראש ועדת החינוך, לא צריך לגבות מההורים, המדינה צריכה להכניס את היד לכיס בעניין הזה. זה לדיון אחר, כשתהיה ועדת החינוך.

אז באותם מקומות משרד החינוך יכניס את היד לכיס ומצדי שיוריד להם בתקצוב. כשהורה משלם בקורונה אני מתקומם. כי כמו שלמורה הזה יש חוסר בבית, גם להורה הזה יש חוסר בבית. גם ההורה הזה לא הלך לעבודה וישב בבית ויש כאלה שהגיעו לעוני כי לא קבלו את דמי האבטלה שלהם. גם להם צריך לעזור וגם בהם צריך להתחשב. אז אני אזעק פה את הזעקה גם של 10,000 המורים שאני אתם אבל גם של מאות אלפי הורים מסכנים שעד עכשיו לא יכולים להחזיר את הילדים שלהם. גם בשבילם צריך לזעוק ושישמעו את הזעקה שלהם. אותם אלה שעשקו אותם וגזלו את הכסף מהם בתחילת הקורונה, להחזיר להם אותו. גם מפה צריכה לצאת הזעקה הזאת. בוודאי שצריך לעשות הכול שמי שנפגע בקורונה, להמשיך את הסיוע בכל מיני דרכים כמו שדובר עליהם פה. אם הם עוסק מורשה צריך לדאוג להם להמשך המענקים וזה גם טוב לנו שההורים האלה יחזרו לעבוד, במיוחד שמדובר

חוגים והעשרה שכל הילדים צריכים להגיע לזה, זה עוזר להם

צריך לעשות הכול שאותם 10,000 מורים לא יפסידו ולא יזרקו. אנחנו הפתרון לאוורור הנפשי של הילדים. אני אתך ובעד לעזור להם חד וחלק ובמידי. כמו שמדברים על העסקים, צריך לעזור גם להם. אבל אני רק אומר שעל אותם אלה שלקחו מהם בפעימה הראשונה, צריך להחזיר להם ואני מצפה שגם מכם תצא האמירה שאותם אלה שעשקו אותם, אתם מבקשים שיחזירו להם את הכסף הזה. זו גם אמירה שצריכה לצאת ממך בתור אחראית, להסתכל על שני הצדדים. נניח שאנחנו בשנה רגילה, את אומרת שקבלתם סיוע שנתן לכם חמצן

נניח שאנחנו לא בשנת קורונה, אנחנו מגיעים ליוני ויש את יולי אוגוסט. מה בעצם נמנע מכם היום? יש את לידה עד שלוש שכרגע הם בבית כי הגננות לא יכולות לשלם את החוגים כי אין כסף. בדרך כלל בגנים פרטיים אנחנו עובדים עד סוף אוגוסט ואז מתחילים שוב ב-1 לספטמבר, זה בגנים הפרטיים. בגילאי 3 ומעלה יש בית ספר של החופש הגדול, יש קייטנות, השנה כלום. משרד החינוך לא הוציא קול קורא, שום דבר. זה אומר שאתם לא חוזרים בגלל החלטת מדינה. אז זה דומה לדיון הקודם שהיה, שצריך לקחת את הענף הזה ולהמשיך לשפות אותו בהתאם לגזירות שהם מחליטים. הרבה מורים איכותיים סגרו את העסק ועזבו את התחום. מה שקורה הוא שהילדים שלכם נדפקים כי איכות ההוראה יורדת. אנשים לא נשארים במקום שאין בו ביטחון כלכלי. אני מנסה כמה שיותר

אבל בוא נראה אם מכאן תבוא הישועה.

גברת סימה עובדיה, מנהלת אגף יישומי חוק ומדיניות במערכת החינוך,

בוקר טוב. תל"ן היא תכנית לימודים נוספת, העשרה וולונטרית. היא לא חלק מתכנית הלימודים. התכנית הזו מתקיימת כאשר הורים רוצים לקיים אותה. נדרשת הסכמה של כלל ההורים ואז נדרש אישור של מנהל בית ספר, אחר כך של מפקח ואז אפשר לגבות כסף מההורים. דרושים 100% חתימות מכל ההורים. איך בזמן הקורונה יש 100%? החתימה של ההורים היא פורמלית לחלוטין. יושב-ראש ועד הורים חותם עם המנהלת, ההורים בכלל לא יודעים מה קורה. למה לתאר תהליך שהוא לא נכון מראש? למה את מתארת את זה ככה? כולנו פה הורים, מעולם לא חתמנו על כלום. היא הגדירה איך זה תל"ן בחוק היא לא אמרה לך שזה מה שקורה. תנו לה לדבר. כדי לקיים תל"ן נדרשת הסכמה של הורים. התל"ן על חשבון הורים ולא על חשבון המדינה. כאשר הורים מבקשים לקיים ומתקבל אישור, אפשר לגבות תשלומי הורים. אני אתקן ואומר שהתל"ן הובא לידיעת ועדת החינוך של הכנסת, הסכומים לגבייה עבור תל"ן הובאו לידיעת ועדת החינוך של הכנסת באוגוסט 2020 ואושרו לשנה שלמה. נתנו שתי אפשרויות: אפשרות לקיים תל"ן שנתי ואפשרות לקיים תל"ן לאורך סמסטר אחד, לאורך מחצית אחת. הדגשנו בהנחיות שלנו, גם בחוזר המנכ"ל וגם בעל פה, שהשנה הזאת היא שנה מיוחדת, יש הוראות של משרד החינוך מי יכול להיכנס ומי לא. בקשנו מהמנהלים להפעיל שיקול דעת מיוחד האם ניתן לקיים תל"ן והאם זה מסתדר, לפני ששולחים את היד לכיס של ההורים וגובים תשלום.

בהתאם לכך, הרבה פחות מוסדות חינוך קיימו תל"ן. 1,100 בתי ספר בקשו אישור במערכת אפיק לקיים תל"ן השנה, זה מתוך 5,000 מוסדות. כל התשלום הוא על חשבון ההורים? הכול על חשבון ההורים. המדריכים ועובדי התל"ן הם לא עובדי הוראה. חלקם גם מורים. - - - אני זימנתי את הדיון, את הופכת אותו לדיון לא ראוי. לאט לאט. גם כאשר אותו מורה עובד בבוקר כמורה בבית הספר, נדרש אישור של העסקה נוספת. אז הוא מבקש ששעת התגבור של התל"ן תהיה ביחד כדי שהוא לא יתקע ואז ילדים שלא שילמו תל"ן, נשארים בחוץ בזמן שעות הלימודים. אמרתי שיש חוסר פיקוח. הוא עושה את התל"ן לפני מתמטיקה? ההנחיה היא ששעות התל"ן יהיו אחרי שעות התקן. זו הנחיית חובה. אסור למנהל בית ספר לשבץ תל"ן בתוך הלימודים. היא אמרה שזה לפי רצון, תגיד לרשת צביה שאני כהורה לא רוצה שהילדה שלי תשתתף, באותו רגע היא לא תלמידה בבית הספר.

אני לא רוצה

על הילדה שלי מופעל לחץ חברתי כי בשעות המערכת יש שעת תגבור מתמטיקה והיא יושבת בחוץ. זו הזדמנות שנמצאת פה סימה. התפקיד שלך הוא מדיניות המשרד. אתם פשוט לא עשיתם את הסוויץ' לגבי התפיסה מה זה תורם לילד ומה זה תורם לתכנית הלימודים. היום, לצערנו הרב כל שר שמגיע למשרד חושב שאם יעשה 5 יחידות מתמטיקה, 5 יחידות אנגלית, רפורמת עוז לתמורה, אז הוא יקבל את הכותרות שלו בתקשורת. מה מקבל הילד? כלום. התל"ן נותן לילד מרווח הבעה, הוא רוקד והוא שר. הפסקנו לתת את זה לילדים האלה. אני באה מתחום החינוך, זה מה שמחזיק את הילדים. בעת הזו שיש להם או מסך 24 שעות ביממה או מתמטיקה ואנגלית, הדברים האלה נותנים להם אוויר. כשהייתי ילדה למדתי חקלאות,

כלכלת בית, היינו מבשלים עם המורים, זה היה כיף לא נורמלי. את הילדים של היום מחזירים כל פעם למחשב, למסכים, זון העדיפות העליונה. התל"ן מציל חיים, אבל אל תפילו את זה רק להורים, תנו לזה מרחב במשרד. את ממונה על המדיניות, תבואי לממונים מעליך ותבקשי לשנות את התפיסה. התפיסה מעוותת. יצאה הנחיה נכון לקורונה ממשרד החינוך, שיהיו כמה שפחות שעות תל"ן. זה היה הפתרון, התל"ן זה הפתרון ולא הבעיה. בסוף אנחנו מפספסים את העניינים המהותיים. בסוף משרד החינוך יצר את המדיניות הזו שיהיו כמה שפחות שעות לתל"ן. במקום שהמדינה תשלם, כי זו הנחיה בעקבות הקורונה,

כשאנחנו מאפשרים תל"ן אנחנו צריכים לייצר איזון מכיוון שהתל"ן הוא על חשבון ההורים. השנה ובשנה שעברה, לאור משבר הקורונה, היה לחץ מאוד גדול גם בתשלומי ההורים, להפחית כמה שיותר את תשלומי ההורים שנגבים. לכן אמרנו ככלל, תנו פחות שעות. בתי ספר שמבקשים לתת יותר, תראו לנו שאתם מסוגלים לתת את זה, שיש היתכנות לביצוע, שיש הסכמה של ההורים ואז יש ועדה שמאשרת. 111 בתי ספר בקשו לקיים מעל השעות שהמלצנו וקבלו אישור

צריך לזכור שהיו הוראות של משרד הבריאות לגבי כניסה של גורמים לבתי הספר. בחלק מהמוסדות לא ניתן היה לקיים, למשל בגני הילדים. לאחר הפסח פרסמנו שהוסרו המגבלות של משרד הבריאות וניתן להיכנס למוסדות החינוך. כל מוסד חינוך שמבקש יכול היה לקיים תל"ן של חודשיים. העניין הוא האם ההורים רצו או האם בית הספר רצה? היא מעוותת את הדברים. אני מבקש לא להפריע. אני אוסיף ואומר שוועדת החינוך לא אישרה בתחילת השנה לגבות תשלום עבור מסיבת סיום ואישרה לגבות רק מחצית תשלום עבור טיולים בעל יסודי ועבור סל תרבות. משרד החינוך ביקש גם מיושב-ראש הכנסת וגם מיושבי ראש הוועדות המסדרות לכנס ועדת חינוך כדי לאפשר לבתי הספר לגבות תשלום בעד מסיבת סיום. בתי ספר נמצאים במצוקה מאוד גדולה שהם לא יכולים לגבות תשלום עבור מסיבת סיום ולא יכולים לקיים מסיבת סיום. אנחנו גם לא יכולים להיערך להשאלת ספרי לימוד לשנת הלימודים הבאה. אתם יודעים שמידי שנה אנחנו פונים לפני תום שנת הלימודים לוועדת החינוך של הכנסת לאשר את גביית התשלום בעד השאלת ספרי לימוד. השנה אנחנו לא יכולים לעשות את זה ואנחנו לא יכולים לאפשר את הגבייה. בתי ספר מתעכבים ולא יכולים לתקן ספרי לימוד, לרכוש ספרי לימוד לפרויקט ההשאלה, מה שבסוף עלול ליפול עוד פעם על כתפי ההורים שיצטרכו לרכוש ספרים במקום להשתתף בפרויקט ההשאלה ולשלם רק 280 שקלים. לגבי תכניות הקיץ, המשרד עמל לגבש

אם התכניות האלה תצאנה לפועל, תינתן אפשרות למורי תל"ן להשתלב ככל שהם ירצו לעשות זאת. אנחנו חודש וחצי

בית הספר של החופש הגדול? כן או לא? האם הסיפור הוא סיפור תקציבי? מה התכניות? בלי פוליטיקה, אבל קוראים לזה ממשלת ישראל. הכול בדקה האחרונה. בנושא חינוך אנחנו תמיד חושבות יחד, אבל התפקיד שלה הוא להתוות מדיניות. היא יכול להשפיע על הכלל. אתם עושים הנחות לפקידים. היא פקידה בכירה ויכולה לבוא לשר. את מורידה ממנה אחריות, היא צריכה לקבוע מדיניות ולהביא לשר. הייתי בדיון עם משרד האוצר, אין להם עדין

לבית הספר של החופש הגדול. הכול נערך במדינה הזו בדקה ה-200. זו עובדה. הוויכוח הזה לא מוביל לפתרון, אין לנו זמן

אפשר תשובה אם יש בית ספר של החופש הגדול או

אדוני היושב-ראש, אני זימתי את הדיון ואני רוצה להעביר מסר לסימה. עבדתי כראש מטה של שר החינוך, של ראש התנועה של חברת הכנסת שאשא ביטון. יום אחד פניתי אליו ואמרתי שצריך להחזיר את חידון ירושלים. אף אחד במשרד לא הרים את הכפפה.

כשפניתי לפקידות שם זה התחיל לזוז. כשהפקידות מחליטה בתוך תוכה שמשהו חשוב, היא מבצעת אותו ונותנת את זה לדרג המדיני, אומרת שזה חשוב וצריך לעשות את זה. יש מגפה שאחרי המגפה. הילדים במדינת ישראל עברו שנה וחצי טראומטיים, גם המצב הבריאותי וגם במצב הביטחוני. התכניות הללו יכולות לשפר המון מבחינה רגשית. תעבירי את המסר הזה. זה משהו שאת יכולה להעביר. אנחנו חייבים לסיים,

אני מבין שיש תכנית שאתם בונים כרגע לשלב ביולי אוגוסט. מה התכנית שלכם ושל האוצר, כי אם לא תצליחו לשלב אותם צריך למצוא להם פתרון לחודשים הקרובים, הם נשארים חסרי כל. הם לא יכולים למצוא להם פתרון, הם לא אחראים עליהם. אני מדבר על האוצר. אמרת שאם לא מוצאים פתרון ינסו לשלב אותם. היא אמרה שיש להם תכנית כלשהי שיכול להיות שהם ישתלבו ביולי אוגוסט. זאת אומרת שיכול להיות שהם יעבדו ואז הם בסדר. אם לא יצליחו לשלב או יצליחו לשלב רק חלקית, עכשיו אני עובר למוחמד, האם יש להם תכנית כזו ומה המענה שלהם? רק אוסיף ואומר שמשרד החינוך עמל עכשיו על תכניות הקיץ. בכל שנה מורי התל"ן יכולים להצטרף ברשויות המקומיות, לעבוד בתכניות הקיץ. זו שנה יוצאת דופן, היא לא כמו כל שנה רגילה שהם יודעים מתי הם יכולים ומתי לא.

אם הם לא יכולים, הם נשארים בלי כלום כמה חודשים. בבקשה מוחמד, רפרנט חינוך במשרד האוצר. אני מבקש להתייחס לסוגיה של בית הספר של החופש הגדול. בית הספר של החופש הגדול היא תכנית שפועלת בשנים רגילות, השנה היא שנת קורונה. בגלל שנצברו פערים לימודיים במהלך השנה, בימים אלה מתגבשת תכנית בין משרדי החינוך והאוצר, זה עדין לא סגור עד הסוף ואני לא יכול להתייחס לזה. התכנית בבניה, יש הרבה פרטים, ככל שהתכנית תצא לפועל אז מורי תל"ן

בשביל לצמצם פערים לימודיים קודם כל צריך לתת להם העשרה. מתי נוכל לקבל את התכנית? מתי אתם מסיימים

אני לא יודע לתת הערכת זמן. אתם מתכננים להאריך לגביהם את המענקים? את החל"ת? יש גם תכניות בהקשר הזה? אני לא אמון על המענקים למה ב-20 במאי עוד לא יודעים מה יהיה ב-20 ביוני? כמו בכל שנה, מורי התל"ן לא מועסקים בחודשים יולי ואוגוסט במסגרת התל"ן אלא אם כן בתכניות הקיץ.

ככל שתצא תכנית הקיץ לפועל, הם יהיו משולבים בה. מה עם כל המורים שלא עוסקים בתל"ן?

אחת צריכה לקבל מענה ברור במסגרת תכניות הקיץ של משרד החינוך, זה מה שהיה כל שנה. אי אפשר שדווקא אחרי שנת קורונה, הציבור הזה, שאולי הם לא עובדי משרד החינוך, אבל הם חלק ממערכת החינוך הישראלית,

אתם חייבים למצוא דרך לשלב אותם במפעלי הקיץ. יש ציבור אחר, זו סוגיה יותר כבדה, מפעילות החוגים בגנים הפרטיים של 0-3 ואומרת נציגתם שבגלל המצוקה הכלכלית וזה שאי אפשר לגבות מההורים, הגננות כרגע ויתרו על הפעלת החוגים בגנים. יש פה ציבור של אלפי נשים, לצערנו אלה תמיד נשים ואימהות, שמה-30 ביוני, מסוף החל"ת, לא תהיה להם דרך לפרנס את עצמן ואת משפחותיהן. כאן הסיפור הוא יותר מורכב כי זה לא עניין של משרד החינוך, זו מערכת פרטית. חייבים לשמוע ממשרד האוצר האם הם מסוגלים לאתר את אותם מגזרי עובדים ועובדות ספציפיים, כמו בתחום התיירות, שלגביהם מוצאים איזשהו פתרון. תודה אדוני היושב-ראש על רשות הדיבור. גם הדיון הקודם וגם הדיון הזה עוסק בזה שיש בישראל שני עמים. אותם שכירים שיש להם רשת ביטחון ואותם עצמאים שאין להם רשת ביטחון. אותם עצמאים, כמו מורי הדרך, סוכני הנסיעות, מורי תל"ן ימצאו את עצמם ב-30 ביוני שהם לא יכולים לחזור לעבודה וללא כל רשת ביטחון. לעומת זאת, רשות שדות התעופה שעובדת כרגע על 0.1 מסך כל הפעילות שלה, כל העובדים שלה יחזרו מחל"ת ב-30 ביוני ויהיה להם מקור פרנסה ואף אחד לא יקבל הודעה מוקדמת ואת אף אחד לא יפטרו. את זה אנחנו רוצים לתקן. כל חברי הסיעות שנמצאים כאן התחייבו להסדיר את הנושא של דמי אבטלה לעצמאים. יש לכם הזדמנות אמיתית לטפל בזה עכשיו ולהאריך לאותם עצמאים שנשארו מאחור ואין להם את היכולת לפרנס את עצמם בגלל אותם מגבלות הקורונה, לתת להם את רשת הביטחון. לא יכול להיות שהאנשים האלה ימצאו את עצמם בלי יכולת לקיים את המשפחות שלהם כאשר החטא היחיד שלהם הוא שהם הקימו עסק במדינת ישראל ורוצים להתפרנס. אני מבקש מכם, תדרשו ממשרד האוצר להביא תכנית, לאתר עם פינצטה כל עצמאי שיכול וצריך לקבל את אותה רשת ביטחון. הם יודעים לעשות את זה, הם עשו את זה עם מבוטחים בביטוח הלאומי. אני מבקש מכם, חיכיתי לדבר כל הדיון, תודה לחברי הכנסת שפגשו את האנשים האלה שמקבלים סלי מזון הביתה, חברת הכנסת ברק פגשה אותם וראתה בעיניים את המצוקה. אנא אל תשאירו את זה באוויר, האנשים האלה זקוקים לעזרה.

לסיכום אני מבקש ממשרד החינוך שתוך שבוע נקבל את התכנית כיצד אתם מתכוונים לשלב אותם בחודשי קיץ. משרד האוצר, תעביר למי שמטפל במענקים, בקשה לתכנית שכמו בדיון הקודם, תהיה לפי ענפים, לפי סקטורים, איך אתם מתכוונים להמשיך את התמיכה בחודשים הבאים. אתם צריכים לשלב את זה ביניכם כי אם תהיה תכנית של משרד החינוך, זה מקצר מהמענקים שאתם כאוצר צריכים לתת. אם לא מצליחים, האוצר יצטרך לתת דין וחשבון על כל אותם מורים שיישארו בלי כלום. בניגוד לדיון הקודם של התיירות יש פה בעיה נקודתית של חודשיים שלושה. שנת הלימודים תיפתח שנה הבאה כסדרה בזכות החיסונים. נחזור לשגרה שהייתה במערכת החינוך. זה לא סיפור גדול, אני אומר לאוצר, הקבוצה של עובדים ובעיקר עובדות,

הן לא מוחלשות כי הן מחנכות את הילדים שלנו, אבל אין להם ביטחון. בגלל זה אנחנו מקיימים את הדיון, כדי לנסות לסייע בהגנה שלהם. אני מבקש את התכנית גם של משרד החינוך וגם של משרד האוצר תוך שבוע שיוגש לחברי ועדת הכספים. תודה רבה הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:00.